על סדר-היום: קביעת נוהל עבודה של ועדת הכספים לאישור מוסדות ציבור לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה ולפי סעיף 61 לחוק מיסוי מקרקעין. לפני הצעות לסדר אני רוצה לומר מילה בנושא. בכנסת הקודמת נקבע נוהל שנתן לוועדת הכספים אפשרות לפסול עמותות שנמצאות במחלוקת ציבורית עמוקה כך פעלנו בכנסת הקודמת, אך בעקבות החלטה של הוועדה בית המשפט העליון ובעקבות העתקרה שהוגשה אליו פסל החלטה אחת של הוועדה, וכרגע הדיון על ההחלטה השנייה עדיין מתקיים. יש לנו צבר עמותות שמבקשות את האישור הזה, אך הנוהל אינו תקף עקב החלטת בית המשפט. אנחנו הולכים לאשר כאן נוהל חדש, תכף היועצת המשפטית תציג אותי. דעתי אינה נוחה באופן מוחלט עם הנוהל הזה, אבל כשאני עושה את השיקול של לוח הזמנים שעומד בפנינו וחוק ההסדרים שנצטרך לדון בו, נצטרך לעשות סוג של סדר עדיפויות. לכן אני מבקש מכם, אחרי שיציגו את הנוהל, לאשר את הנוהל כפי שהוא מוצג, לאשר את העמותות שיש לנו ברשימה ולדון בהן, ולאחר שנסיים את חוק ההסדרים נצטרך לבצע כוועדה עבודת מטה רצינית בנושא הזה ואולי גם להגיע חקיקה כדי להסדיר זאת פעם אחת ולתמיד ולא להיות נתונים לחסדים של כל מיני גורמים וגם לא להעמיד את הוועדה במצב שמקבלת החלטה ובסופו של דבר בית המשפט פוסל אותה. מה שאני מבקש עכשיו הצעות לסדר שלא קשורות ספציפית לעניין הזה. לפני שנתחיל, יושבת-ראש הקואליציה יש לה הודעה. שנה טובה. בוקר טוב לכל חברי הקואליציה והאופוזיציה. אוסאמה, אתה היחיד כאן. כבר דיברנו על הנוכחות של האופוזיציה בוועדות שהיא חשובה. אני רוצה מכאן לקרוא קריאה אחרונה לחברי האופוזיציה שהיו אמורים עד יום שישי להגיש שמות של חברי כנסת לוועדות השונות וטרם הגישו ומחרימים את זה עד כה. קיבלנו אישור מיושב-ראש הכנסת חבר הכנסת מיקי לוי, לפתוח בכל שעה היום את המליאה כדי להודיע על שמות לחברי הוועדות. ועדת הכנסת מתכנסת בשעה 10:30 כדי להעלות את הנושא של הניתובים של חוק ההסדרים והתקציב. חשוב לנו שחברי האופוזיציה יהיו חלק וחשוב לנו ונכון שיוכלו להצביע בסיום העבודה הזאת. לכן בכל שעה היום שחברי האופוזיציה יביאו את השמות, נפתח את המליאה ונעדכן שם כדי שיוכלו לבצע את עבודתם למען אזרחי מדינת ישראל, את עבודתם כחברי כנסת ואת העבודה הפרלמנטרית הראויה. זו ההודעה שלנו לבוקר זה, בהצלחה לכולם. תודה. בבקשה, תגובה. כנציג הבלעדי של האופוזיציה, אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אנחנו אמנם באופוזיציה אבל אנחנו לא חלק מהבלוק של ה-52, אבל אני חייב לומר לעידית, שהדורסנות שלכם עברה כל גבול. אפילו בג"ץ, אלמלא זה היה תקדים להתערב בהרכב הוועדות, את יודעת שהיה משנה לחלוטין את הרכב הוועדות, אפילו היתה חוות דעת של הייעוץ המשפטי. במקום שתגידי: האופוזיציה, תבואו לקראת האופוזיציה. אני יודע שאתם עושים מאמצים, אבל צריך לגשר. אי-אפשר לתפקד כאן גם בוועדות, גם במליאה ללא האופוזיציה. האופוזיציה היא חלק חשוב מהכנסת, מהעבודה הפרלמנטרית, מהפיקוח. אבל עברתם כל גבול. רק אענה לך חבר הכנסת אוסאמה ואומר שהאופוזיציה צריכה לקחת חלק ללא קשר לבג"ץ שמתנהל. האופוזיציה זו דרכה לייצג את עמדותיה, את בוחריה בבית המחוקקים בכנסת ישראל, והם צריכים לקחת חלק בפעילות

אין סיבה שלא, גם אם הם חלוקים על מבנה חלוקת הוועדות. עשינו שינויים משמעותיים לטובתם והגענו להצעה טובה ומספקת, תודה.

הצעות לסדר. אני מרגישה שאני ברוטינה כואבת. לא יכול להיות אחרי דיון קודם שהתכנסנו פה, והעליתי את הנושא שעסקים בעוטף עזה לא קיבלו פיצויים מאז שומר החומות שהיה במאי, וחזרנו שנינו מהפסקה בין שני דיונים שבו קיבלתי עוד סמ"ס שהרשת נפלה והאתר נפל, ואתה בדקת אישית ואנו לך מרשות המיסים אני כבר לא זוכרת מי - שהאתר עלה, אפשר להגיש, והתבשרנו כולנו פה ש-60% מהפיצויים, תינתן תקדמה של 60%, וביקשתי שזה יהיה אם אפשר לפני החג כדי שאנשים יוכלו להתחיל את ראש השנה בהרגשה שמישהו מטפל בהם. נאמר שאולי ייקח יום כי זה לא, ועברנו את חמישי ואת שישי והנה אנחנו בראשון ועדיין לא שולמו המקדמות. אני לא מבינה מה קורה כאן. מתי ועדות בכנסת הפכו להיות המלצות,

ומתי תשובות שניתנות לוועדות בכנסת הפכו להיות משהו שאפשר לקחת בעירבון מוגבל. זה לא מקובל עליי. נבדוק את זה היום והיום ניתן תשובה.

וכמו שאפשר לפתוח את המליאה, אפשר גם לטפל באנשים שאתמול ושלשום ירו עליהם שוב ושוב מבתי הקפה הבוקר בלי אנשים שמגיעים, כי כשיורים לא מגיעים, בטח בחגים וביניהם. תודה.

בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אני קודם כל רוצה להצטרף לקריאתה של יושבת-ראש הקואליציה חברת הכנסת סילמן. אני חושב שהשתתפות חברי האופוזיציה בעבודת הוועדות, ודאי בעבודת הוועדה שלנו ובוודאי בתקופת התקציב מאוד חשובה כמובן לאופוזיציה, חשובה לקואליציה וחשובה לכלל אזרחי ישראל. אבל איני יכול שלא להתייחס לאמירה של פרופ' אבי שמחון ביום שישי באולפן ערוץ 12 כאשר טען, שהתקציב כאן הפך לפטיש. זה מושג חדש, לא פחות ממדהימה, בטח שכהיא יוצאת מפיו של יושב-ראש המועצה הלאומית לכלכלה. אז התקציב אינו פטיש אבל הוא בהחלט כלי עבודה אולי הכי חשוב בניהול כלכלת ישראל. הוא מגדיר מטרות, רפורמות ומסגרת. אני כבר לא מדבר על המצב החוקי, שמשך שנתיים לגמרי התעלמו פה מהמצב הפחות חשוב אי-העברת תקציב זה בניגוד לחוק. זה אינו פטיש ואני שמח שאנו כקואליציה, כממשלה חדשה פועלים כדי להעביר את התקציב בהקדם האפשרי, וטוב שנפטרנו מהמנהיגות הכלכלית המגוחכת שהיתה פה בשנים האחרונות. תודה.

תודה, כבוד היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת. ראשית אני רוצה לברך את כוחות הביטחון שפועלים ללא לאות מערב ראש השנה עד היום, ואנו מחזקים אותם שימשיכו במשימה החשובה שלהם של תפיסת המחבלים שברחו מבית הכלא. הנושא שאני רוצה להביא לסדר-היום הוא נושא הגבייה בכביש 6 צפון נושא שהתחלתי לעסוק בו לפני מספר שבועות בוועדה לפניות הציבור. לצערי בימים האחרונים מגיעות אליי מאות פניות. אנו מגלים שכביש 6 צפון פועל בשיטות גבייה כוחניות ודורסניות כלפי האזרחים. אני מאוד מקווה שנצליח בימים הקרובים להגיע איתם להבנות על איך נכון לפעול מול אזרחים ואזרחיות שסך הכול רוצים לשלם אבל לא ייתכן שיישאו בקנסות שגבוהים בכמה מאות שקלים מגובה הדוח המקורי, ואם לא ניתן יהיה להגיע לפתרון במסגרת שהצעתי, יכול להיות שאבקש לקיים על זה דיון בוועדת כספים, להביא את כל המעורבים. בהזדמנות זו אני רוצה להזכיר שבמסגרת דיוני התקציב אבקש שנשים לב שיש השקעות בתחבורה גם בתשתיות כבישים וגם תשתיות לתחבורה ציבורית בכל חלקי הארץ ולא רק באזור המרכז. אנשים עומדים בפקקים כל מי שהגיע עכשיו באיחור אנחנו משלמים על הנסיעה הזאת בכביש אגרה שעומד כולו, מהאזור הכי צפוני שאני מגיעה ממנו ועד ההתחברות לכביש 1. זה לא בא בחשבון. נבחן כבר במסגרת התקציב הקרוב איך אנחנו משפרים את השירות שהאזרחים משלמים עליו ולא מקבלים את השירות שהספק הבטיח לספק.

מאיר. שבוע טוב וגמר חתימה טובה. חברי חבר הכנסת ולדימיר, אני עצוב בנושא פרופ' שמחון כי אני חושב שיש משרות שלא ראוי שנצבעות בצבעים פוליטיים. אני זוכר את מנואל טרכטנברג, פרופ' יוג'ין קנדל אנשים שהיו בעלי שיעור קומה, שעלו כמה מדרגות מכל צבעים מצבעים שונים וייאמר לא לזכותו של פרופ' שמחון שהוא לוקח אותנו למקומות אבודים, אבל זו היתה הערה שיוצאת מהבטן. אדוני היושב-ראש, שלחתי לך מכתב בנושא ואני מבקש שהנושא יעלה לסדר-היום הנושא של השיווקים בשדה דב. עמדתי בנושא שדה דב נאמרה. שבתי רעב, וחשבתי שנעשה עוול מאוד לתושבי מדינת ישראל, ודאי לתושבי אילת. התקבלה החלטה בעת ההיא שקיבלה עיגון בישיבת ממשלה באוגוסט 2019 באילת שבה מפצים את העיר אילת ואת הסביבה דובר גם על מועצה אזורית חבל אילות - וגם ערבה תיכונה, בפיצוי שנגזר מפחות או יותר עלות השיווק. דובר אז על בסביבות 8 מיליארד, 9, עד 10 מיליארד. לכן ניתנו 800 מיליון שקל, שאגב עוד לא ניתנו בחלקם הגדול, כפיצוי לאזור. התבשרנו שבשיווק של 1,500 יחידות, שזה פחות מ-10%, השיווק נאמד ב-4.5 מיליארד ₪. זה אומר שישפו הכול באומדנים מה שמספרים לי אנשי הכספים האומדנים מגיעים מעל 40 מיליארד ₪. אני חושב שאזור שקיבל חבטה אחר חבטה אני מדבר על אזור הערבה, עד אילת, ראוי שייהנה מאותם שיווקים כי הוא יצא הנפסד הגדול ביותר. לכן אני חוזר ומבקש לקיים פה דיון עם אנשי מינהל מקרקעי ישראל ועם אנשי הכספים שתכליתו איך מתעלים את אותו מה שניתן אז, שגדל באופן דרמטי לטובת האזור שנפגע יותר מכל אזור אחר כתוצאה מסגירת שדה דב. זה הבקשה שלי אליך. ניסיתי להעלות את הנושא הזה לכנסת ולסדר-היום השבוע, אבל עקב מגבלות הפגרה זה לא התאפשר. אפעל כדי שנוכל לעשות את זה בשבוע הבא - לקיים את הדיון הזה אחרי שנעבור את יום הכיפורים כי זה דיון חשוב וצודק. אוסאמה סעדי. תודה, אדוני היושב-ראש. אני רוצה להעלות נושא שפנו אליי הרבה מורים ומורות. הואיל ואין ועדת חינוך היום יש ועדת כספים, יש ועדת עבודה, יש ועדת כנסת, הוועדה למעמד האשה אבל יש הרבה מורים ומורות שהילדים שלהם לומדים בחו"ל, ובשבוע הבא יש טקס סיום של הלימודים שלהם, והמורים והמורות פנו למשרד החינוך בבקשה לאשר להם לצאת לשלושה ימים להשתתף בטקסי הסיום. אין כמו טקס סיום של ילד שלמד שש שנים, במיוחד שלומדים רפואה. הם מחכים ליום הזה, גם הבוגר וגם משפחתו, וראה זה פלא, אדוני היושב-ראש משרד החינוך מסרב לאשר להם לצאת לשלושה ימים. הם מורים ומורות, צריכים אישור מהמעסיק שלהם לצאת. נגיד, במחוז מרכז מאשרים. במחוז דרום מאשרים. במחוז צפון לא מאשרים. פניתי גם למשרד החינוך, אפילו ביום חמישי שלחנו מכתב לשרת החינוך. אני פונה מכאן למשרד החינוך. המורים הללו לא רוצים להסתכן בעבירת משמעת ולצאת, אבל אין שום סיבה לשלושה ימים לא לאשר למנוע ולהשבית את השמחה של המורים ושל המורות ושל הבוגרים. זה יום מיוחד שמחכים לו בכליון עיניים ואני מבקש לאשר בדחיפות את היציאות של המורים והמורות. אפרופו, יעל, על האגרה יש לנו הצעת חוק העליתי את זה בוועדה לפניות הציבור. יש מהכנסת ה-20, אדוני היושב-ראש, הצעת חוק על כביש 6 וכביש צפון 6, שברגע שיש פקק לא לשלם. אגרה זה להגיע כמה שיותר מהר, אבל אנחנו תקועים והמונה ממשיך לפעול. מוסיפה לזה את מנהרות הכרמל. חבר הכנסת ינון אזולאי. תודה רבה. לגבי הפקקים והשעה אני חושב שכדאי לאחר את ועדות כספים, להחזיר לשעה 10:00. אני לא מוותר לקחת את הילדים שלי בבוקר לתלמוד תורה ולהכין להם את האוכל בבוקר. אחר כך אנחנו נשארים עד מתי שרוצים. אפשר לעכב את זה מלכתחילה ולא לעכב אחר כך. זו הערת ביניים. גם אני מצטרף לברכות מצד אחד שתפסו חלק מהמחבלים ועדיין לא הושלמה תפיסתם. על המחדל יהיה הרבה זמן לדבר והיכן. מצד אחד גם לכוחות הביטחון אבל גם לאזרחים שגילו אזרחות טובה ועירנות ומגיע להם על זה יישר כוח, כי לפעמים רואים משהו וממשיכים הלאה. בוועדה אישרנו את שומרי החומות כל מבצע שומר החומות על הפיצויים. עדיין לא חולקו פיצויים. דיברתי על זה. לא הייתי פה אני שמח שאני מצטרף לדבריך. חייב לעשות לזה דיון ממוקד. לגבי גיל 45, להזכירך, אז הגענו לשני הישגים לגבי אנשים עם מוגבלויות, ומתחת לגיל 45 שיהיה עידוד למעסיקים בגובה של 20%. לפי מה שבדקתי אולי אני טועה ואשחמ שייתנו לנו עדכון עד הדיון הבטיחו לנו ב-1 באוגוסט ולא יצא קול קורא בעניין הזה נוהל למעסיקים עד כמה שאני יודע,

אשמח לומר שטעיתי. כדאי שנשמע את זה. אני רוצה לעבור לסעיף 46. אבקש מהיועצת המשפטית להציג את התמונה ואז נוכל לתת לחברי הכנסת להתייחס למשרד המשפטים ולרשות המיסים. סעיף 46 הוא ייחודי יחסית בחקיקה. למעשה הוא קובע ששר האוצר רשאי לאשר עמותות שעונות על מטרה ציבורית שמנויה בפקודה, ושהן למעשה מוסד ציבורי שעושה פעילות ציבורית, התורמים לאותו מוסד יהיו זכאים לזיכוי ממס בסכומים שקבועים באותו סעיף. הרשימה הזו לאורך השנים היתה מובאת בפני ועדת הכספים והדיונים בוועדה עברו לאורך השנים גם הם גלגולים קטנים במובן הזה שהייחודיות של הסעיף היא בכך שהוועדה מאשרת רשימה שמופיעות בה עמותות בשמותיהן. במקור לפני שנים רבות הוועדה הקימה ועדת משנה שעסקה בנושא. בעקבות הדיונים של ועדת המשנה של ועדת הכספים הוחלט על אישור נוהל תקין שנעשה גם במשרד המשפטים. בראשות ועדת המשנה דאז היה חבר הכנסת פריצקי. ברבות השנים זה התפתח כך שהגיעו רשימות לוועדה. הוועדה ביקשה פרטים עובדתיים בדרך כלל ואחרים מרשות המיסים. רשות המיסים נתנה את המענה והוועדה היתה מאשרת את הרשימה כרשימה מלאה, בלי לברור בין העמותות שנמצאות בה בדיון שהוא יחסית דיון כללי. ברבות השנים ועדת הכספים החלה לבקש שייקבעו קריטריונים להחלטות של רשות המיסים ולעבודתה של רשות המיסים במתן האישורים לאותן עמותות במסגרת סעיף 46. היה גם פסק דין שהעלה את הנושא שרצוי שיהיו קריטריונים, פסק דין חוקה לישראל, שהעלה את העניין. הוועדה קיימה מספר דיונים בין היתר במסגרת תיקונים שנעשו בהצעות חוק ממשלתיות וניסתה להציע קביעת קריטריונים אבל הדבר לא צלח בין היתר בשל התנגדות רשות המיסים לקבוע קריטריונים אלה בחקיקה. ככל שחלף הזמן הוועדה החלה לקבוע לעצמה נהלי עבודה. בתחילה נהלי העבודה התייחסו בעיקר לנושא של שקיפות, לקבל כמה שיותר פרטים שהרשימה לא תהיה כזו שכוללת רק את שם העמותה אלא שתכלול פרטים נוספים רבים ככל האפשר על מנת שחברי הכנסת יוכלו לקבל את ההחלטה אחרי שקיבלו כמה שיותר מידע ביחס אליה. באמצע היתה ועדת פריש ובהמשך הוועדה החליטה בעקבות פניות של ח"כים שונים ביחס לעמותות שונות, חברי כנסת ביקשו לקיים דיונים שונים ביחס לעמותות שונות ולהתייחס בין אם לפעילותן, בין אם לאישור שניתן להן על-ידי רשות המיסים באופן נפרד, ולא להתבונן ברשימה כרשימה מלאה. בעקבות זאת הוועדה החליטה לקבל נוהל עבודה בכנסת הקודמת, שקבע שהוועדה ככלל תצביע על הרשימה כרשימה מלאה, אבל אם יש פנייה של אחד מחברי הכנסת שמבקש לקיים דיון נפרד ביחס לעמותה מסוימת ברשימה, הוועדה תקים אותו דיון נפרד ותדון ביחס לאותה עמותה. עלו שאלת רבות ביחס לזה כי דיברנו על כך שהוועדה מצד אחד לא רשות מבצעת ומצד שני לא רשות שופטת ואין לה אפשרות לקיים כאן לא שימועים וגם לא להיכנס לפרטי הדברים כפי שאולי יכלה לעשות רשות המיסים. לבסוף ההחלטה של הוועדה בנוהל שקיבלה היה שקריטריון של מחלוקת ציבורית עומקה מתפרש על-ידי חברי הוועדה כקריטריון כזה שאם שני-שלישים מחבר הוועדה מצביעים נגד אותה עמותה, ושליש ומחצית מאותם שני-שלישים הם מחברי האופוזיציה המשמעות היא שיש פה הסכמה גבוהה יותר ביחס לאי-האישור של אותה עמותה. הוועדה הפעילה את הנוהל הזה פעמיים פעם אחת ביחס לעמותת יחד, פעם אחת ביחס לעמותת מצפה ישראל. לשתי העמותות ניתנה הזדמנות באותו דיון, להגיע לדיון ולהסביר את פעילותן, ובסופו של הדיון נדמה לי ש-15 חברי כנסת הצביעו מתוך 17, הצביעו כנגד העמותה. זה היה פה אחד של מי שנכח בדיון בוועדה. העמותות הללו עתרו על אפליה. הטענה שלהן היתה, שנפלו פגמים בהחלטת ועדת הכספים משום שהיא החלטה מפלה. גם נציגת משרד המשפטים טרם הדיון בוועדה הציגה את עמדתה בכך שלוועדה אין סמכות לקבל החלטה מסוג זה, וכן בכך שההחלטה עלולה להתאפיין בשרירות בהיעדר קריטריונים שוויוניים שכן הקריטריון שחברי הוועדה ראו אותו כמבטא מבחינה פוליטית חוסר שביעות רצון ומחלוקת ציבורית עמוקה נציגת משרד המשפטים לא ראתה את הקריטריון הזה ככזה שעונה על העניין הזה. במסגרת הדיון בבית המשפט בית המשפט קיבל את עמדתו של היועץ המשפטי לממשלה. עמדת היועץ המשפטי לממשלה היתה שאין לוועדת הכספים סמכות בנסיבות הסעיף הזה לקבל החלטה לפסול עמותה מסוימת. בית המשפט קבע שהסמכות שבשלב אישור המוסדות, הסמכות שמוקנית לשר האוצר שהוא האציל אותה לאחר ועדת פריש למנהל רשות המיסים, הסמכות הזו היא למעשה מקנה שיקול דעת חלש, ומכיוון שכבר בשלב אישור המוסדות על-ידי רשות המיסים שיקול הדעת חלש, כיון שוועדת הכספים יונקת את סמכותה, סמכות האישור שלה הוא אישור למה שנעשה ברשות המיסים, גם שיקול הדעת של ועדת הכספים הוא שיקול דעת חלש ולא מאפשר לה בשלב הזה לקבל החלטות מהותיות כפי שהוועדה קיבלה. בפסק הדין נקבע שתפקיד הוועדה בשלב זה מתמקד בקיום פיקוח פרלמנטרי על הפעילות התקינה של רשות המסיים כלומר לבחון האם רשות המיסים קיבלה את ההחלטה בהתאם לחוזר שלה, ואין לוועדת הכספים אפשרות להפעיל שיקול דעת מהותי חזק כפי שהפעילה ביחס לעמותת יחד. העמותה הוחזרה לבחינה על-ידי רשות המיסים. עמותת מצפה ישראל אנו אמורים לעדכן ביחד רשות המיסים עדכנה שמבחינה ההליך הושלם, והועדה ביקשה לעדכן לאחר קבלת נוהל חדש של הוועדה בהתייחס גם לפסיקת בית המשפט. אתייחס בשתי מילים לוועדת פריש. ועדת פריש הוקמה בשנת 2013 על-ידי שר האוצר דאז, כדי לבחון את סעיף 46 בין מהפן של האם נדרש לקבוע בו קריטריונים ובין מהפן של ההתנהלות הפרוצדורלית שלו. במסגרת דיוני הוועדה, עמדת משרד המשפטים שהיתה עמדת מיעוט, המליצה להוציא את הגורמים הפוליטיים מהתהליך. דעת המיעוט התייחסה להוצאתה של ועדת הכספים. דעת רוב החברים בוועדת פריש קיבלה את העמדה שוועדת הכספים רשאית להישאר בתהליך אבל באופן מוחלש יותר במובן זה שהרשימות יועברו לוועדה בדרך שבה למשל, מובאות בפני הוועדה העברות או עודפים, רשימה שהיא כללית יותר ושהוועדה תתייחס אליה באופן כללי יותר. כיוון שהמלצת ועדת פריש היתה להוציא את שר האוצר כגורם פוליטי מהתהליך, מייד לאחר הדוח של ועדת פריש, שר האוצר אצל את סמכותו למנהל רשות המיסים ומאז הרשימות נחתמות על-ידי מנהל רשות המיסים. על-מנת להוציא את ועדת הכספים מהאישור, נדרש תיקון חקיקה שלא נעשה לא בהצעת חוק ממשלתית ולא בהצעת חוק פרטית, אבל יש לשים לב לכך, שפסק הדין כעת מקבל את העמדה שלוועדת הכספים יש שיקול דעת חלש, שמוגבל מאוד באישור העמותות. לכן הנוהל שאנחנו מביאים בפניכם אגב כל מה שאמרתי מופיע גם במסמך שהעברנו לכם לפני הדיון, אבל הנוהל שמופיע בסוף המסמך, מתייחס לעובדה ששיקול הדעת של ועדת הכספים הוא חלש, לגישתנו, כמו גם שיקול הדעת שיש לרשות המיסים במקרה הזה. הדיונים בוועדה יחזרו להיות דיונים על כלל הרשימה. מה זה שיקול דעת חלש של רשות המיסים? שיקול דעת לעמוד בתנאים שקבועים בחוזר שלהם. הם לא יכולים להחליט מעבר לזה. כך אני מבינה. החוזר הזה לא עודכן מאז? לאחר הפסיקה החוזר לא עודכן. זה שלהם הם ודאי תכף יתייחסו איך הם רואים את הדברים. הנוהל שלנו חוזר אחורה. לא תהיה עוד אפשרות לפסול עמותה באותו קריטריון של רוב מסוים בוועדה. הוועדה יכולה לבחון את עבודתה של רשות המיסים האם היא הפעילה את שיקול דעתה בהתאם לחוזרים של עצמה, האם היא קיבלה את ההחלטה הנכונה. יש כאן כן אפשרות, כיוון שמגיעה רשימה שלמה, וייתכן שלא תקבלו את כל הנתינים ביחס לכל העמותות, יש אפשרות לבקש דיון בנפרד ביחס לעמותה מסוימת, אבל לא על מנת להחיל לגביה קריטריונים אחרים או שיקול דעת חזק אלא כדי לדאוג לכך שתקבלו את מלוא הנתונים ביחס אליה מרשות המיסים. עדיין תוכלו לבקש מרשות המיסים לקיים בחינה חוזרת ביחס לאותה עמותה, אבל כאמור ההחלטה של הוועדה צריכה להיעשות בהתאם להחלטותיה של רשות המיסים. דיברת קודם על חקיקה. בהמשך להיסטוריה שתיארתי בתמצית, כולל העמדות השונות שהיו ביחס לוועדת פריש, הוועדה תצטרך להחליט אם היא הולכת לחקיקה, בין שתי קצוות האחד הוא לחזור לאותה עמדת מיעוט של משרד המשפטים בדוח ועדת פריש ולהוציא את ועדת הכספים מהמשחק, שזה דורש תיקון חקיקה, להותיר את ההחלטות בידי רשות המיסים או בידי משרד האוצר בהתאם לחוזרים שלהם ולוותר על הפיקוח בנושא הזה, וזאת לאור גם ההיחלשות הרבה שממילא נותרה במסגרת הפיקוח שיהיה לכם כרגע, או מישור אחר שניתן ללכת אליו הוא מישור שהוועדה ניסתה בעבר לקדם ללא הצלחה קביעת קריטריונים בחקיקה באופן מסודר דבר שיסדיר גם את עבודת רשות המיסים וגם את עבודת ועדת הכספים. זה אפשרי בעקבות פסק הדין? לתקן את החקיקה תמיד אפשרי. יהיה יום שגם את זה לא תוכל. כשאנחנו קובעים נוהל, מה הוא מועיל? איזה שיניים יש לוועדה? עכשיו אני מבין מהיועצת המשפטית שאין לנו שום שיניים. חוזרים אחורה ואנחנו כמעין חותמת גומי שגם בלעדינו יסתדרו, ולא צריכים לעשות שום דבר אז למה לאשר שוב נוהל? במקור הבחינה הפרלמנטרית של חברי הכנסת ביחס לרשימות היתה בעיקר כדי לפקח על עבודת רשות המיסים, והיו פעמים לפני שנים רבות שהרשימות לא היו מגיעות בצורה מסודרת ותכופה, והיו הרבה עמותות שהיו להן טענות והוועדה יכלה להאיץ בעבודת של רשות המיסים. ברבות השנים, אני חושבת שהיום, במיוחד מאז כניסת ארז אורעד לתפקיד, הרשימות מגיעות בצורה מאוד סדירה לוועדה. בהמשך לנוהל הקודם שעשינו הן גם מגיעות עם פירוט נתונים יחסית גבוה ממה שהיה בעבר. בכל זאת לאור פסק הדין של בית המשפט העליון הפיקוח הוא פיקוח טכני. לא מהותי. הבחינה היא האם רשות המיסים מילאה את תפקידה וביצעה את עבודתה. אז מה אנחנו כוועדת הכספים צריכים? מה, אני צריך לקחת אחריות ולאשר רשימה של 100 מוסדות. גם אין משמעות לאישור. אתה בכל זאת אחראי לאישור. אני לא רוצה להיות אחראי. קחו ממני את הפריבילגיה ואת הסמכות הזו. הנוהל אומר שזה לא הופך אותך לאחראי. למה לא? אתה אחראי על עבודת רשות המיסים, לא אחראי על האישור לעמותה מסוימת. אתם לא מאשרים עמותה מס' 70 ברשימה אלא אתם מאשרים את כלל הרשימה. בסוף התפקיד שלנו הוא לעשות את הבקרה, מה שנעשה במינהל תקין, על-פי המדיניות שלנו. רק ממה ששלחתם לפני, ועברתי על הרשימות, ראיתי רשימות של עמותות שלא הגישו דוחות, שאנחנו לא יודעים כמה מתוך הכסף רובריקה שלמה. מעט מאוד מצאתי שכתבו כמה הוצאות הנהלה מתוך סך ההוצאות והיתה אפילו עמותה ש-80% להנהלה על משהו שאמור לשמש לצורכי ציבור. אם אנו מעבירים את זה כבלוק, מה הסמכות שלנו? השיקולים שלמשל העלית עכשיו הם כן שיקולים שאתם רשאים ללבן ולברר מול רשות המיסים. אתם יכולים גם להחליט שבמצב שבו רוב הוצאות ההנהלה, 80% מההוצאות הולכות לשכר, זה מצב שהוא בעיניכם בעייתי ואתם יכולים לחזור לבקש בחינה במצבים האלה על-ידי רשות המיסים.

אני רואה שיש אפילו 4 מתוכן,

יש לי הסמכות לא לאשר? לפי הנוהל שמוצע פה אנו יכולים להוציא את 4 העמותות האלה לדיון נפרד בנושא הזה. לבקש מרשות המיסים לבחון ולחזור אלינו עם נתונים נוספים ביחס לשאלות האלה, ולא בכדי אנו מבקשים את הנתונים האלה מרשות המיסים וגם מקבלים אותם בדיוק בשביל זה אם יש הערות ביחס לנושאים האלה שהן בגדר עבודתה, בואי נבחין יש הבדל בין קריטריון שבוחן מה המטרה הציבורית של העמותה לבין קריטריון שבוחן את השאלות היותר פרוצדורליות טכניות ביחס לאותה עמותה. את העמותות האלה אפשר יהיה להעביר לדיון נפרד. אני מסכימה עם נירה שזה משהו שאמור לבוא לפתחנו, כמתווה מדיניות מה המטרה הציבורית לפעמים לא עולה בקנה אחד עם משהו שאנחנו יכולים לדעת שאנו מאשרים אותו בלב שלם. חבר הכנסת גפני, בבקשה. אדוני היושב-ראש, אני מודה לך על הדיון זה. מודה לך גם שהבאת את הרשימות. אני מכיר אותן, אבל אנשים מחכים בגלל הוויכוח שיש בעניין הזה וזה מיותר. אני מודה לשגית על העבודה שעשתה בעבר ועל החוזר שהוציאה עכשיו. זה בא לידי ביטוי בוויכוח שקיים. יש שני סוגי ויכוחים שמתנהלים ויתנהלו בעניין הזה משך כל השנים. הוויכוח הזה שעליו דיברה עכשיו היועצת המשפטית, קיים כל הזמן. תמיד היו חברים בוועדה שכאשר הגיעו הרשימות, שאלו שאלות שבמהותן טכניות, אך מעמידות בספק האם לתת להם את האישור של סעיף 46. זה שכר גבוה לחברי העמותה או דברים מהסוג הזה. היה פה מקרה שהחליפו בשמות וחשבו שיושב-ראש העמותה הוא אדם פלילי, והתברר לאחר שארז אורעד בחן את העניין, התבקש על-ידי הוועדה לבחון הוצאנו את העמותה החוצה ואישרנו אותה בדיעבד לאחר שהתברר שזה לא אותו אדם. אני לא זוכר מקרה שבו הרשימה שהועברה גם אלינו, שהועבר ספק לגבי מה שרשות המיסים עושה ופסלנו עמותה. סופו של דבר התברר שהשאלות הן טכניות, והן נפתרו בצורה כזו או אחרת כפי שגם עכשיו מוצע יש רשימה של 100 עמותות, יש שאלות לגבי 4 מוציאים את ה-4 החוצה, מבקשים מארז אורעד לעשות בחינה נוספת. סביר להניח שבסוף הבחינה הזאת יתברר שהכול בסדר, ונאשר את זה, כי זה עובר את המסננת ברשות המיסים וברור שזה מה שהולך לקרות. יש פה ויכוח אמיתי, אדוני היושב-ראש, בינינו לבין המערכת המשפטית. יש לקחת זאת בחשבון. החוק היה פעמים רבות על סדר-היום של מליאת הכנסת. אנחנו כן רוצים לעודד עמותות שיפעלו ולכן אנחנו נותנים להן את הפטור ממס על תרומות? הגיוני שאנחנו לא רוצים, וזה התפקיד שלנו. ומי שאומר ואומר את זה בית המשפט וגם היועץ המשפטי לממשלה אנשים פוליטיים לא צריכים להתעסק בעניין הזה. מה זה אנשים פוליטיים? במה אתה מתעסק עכשיו, אדוני היושב-ראש? אתה מתעסק בתקציב המדינה. לא בכמה שקלים של פטור ממס על תרומה. אתה מתעסק ב-450 מיליארד שקל, אולי אפילו יותר. פעמים רבות אתה גם צריך לקיים דיון. אבל זה כסף של המדינה. במקום שאנשים ישלמו, המדינה מוציאה. אנשים פוליטיים דנים בכסף הגדול של המדינה בלתת סיוע לעמותות גדולות, בלתת סיוע לחברות גדולות. חלק מחוק ההסדרים הוא כזה שאו את לוקחת ממישהו כסף או נותנת למישהו כסף. זה לא שבגלל שאת אשה פוליטית, לא תדוני בזה. להפך המחוקק מבקש ממך: תדוני בזה בשום שכל, בהרבה זמן, לדון בכל ההיבטים הציבוריים בעניין. לא אמרו שיישבו פקידים ויחליטו האם נותנים תקציב לנושא מסוים או לוקחים תקציב מנושא מסוים. לא אומרים שהפקידים יעשו את זה. הפקידים יכולים להכין תוכנית, אבל הם צריכים להביא את זה לפוליטיקאים. במשטר דמוקרטי הפוליטיקה היא זו שמנהלת את העניין. ראש הממשלה הוא איש פוליטי, השרים הם אנשים פוליטיים ובוודאי חברי הכנסת. גם במקרה הזה של תקציב המדינה הממשלה יכולה לקבל החלטה וזה לא מועיל ולא מעלה ולא מוריד עד שזה לא מאושר על-ידי הכנסת. זה צריך לבוא לוועדת הכספים במקרה של תקציב מדינה. אחרי אישור ועדת הכספים זה צריך לבוא למליאת הכנסת. כולם אנשים פוליטיים. מה זה האמירה הזאת? איש פוליטי לא יכול לדון בעמותה, האם לתת לה פטור ממס על תרומה? היא צריכה את אנשי רשות המיסים שיגידו האם טכנית יש בעיה. במהות צריכים להחליט אנשי הפוליטיקה. הרב גפני, מניסיונך, באיזו רזולוציה אתה,

אנחנו צריכים להתעסק? ברמת העמותה הבודדת? שלא תהיה טעות לחברי הכנסת וגם לי אי אומר הוויכוח הוא לא על פטור ממס על תרומות. הוויכוח הוא מי זה הכנסת מול בית המשפט או מי זה הכנסת מול היועץ המשפטי לממשלה. עכשיו זה הגיע לשולחן. היה דיון האם לתת לילדי פליטים, לילדי אנשים שנמצאים בדרום תל-אביב, לתת להם פטור ממס על תרומות לעמותה כזאת. תמכתי בזה. היה ויכוח ציבורי, האם מדינת ישראל צריכה לאשר פטור ממס על תרומה לילדי פליטים שאינם תושבי ישראל. היו ויכוחים בנושאים ציבוריים מהותיים. בא בית המשפט, או יותר נכון היועץ המשפטי לממשלה - משם זה התחיל. קראתי את חוות הדעת של היועץ המשפטי לממשלה וחשכו עיניי. פשוט לא ייאמן שבמשטר דמוקרטי יכול לצאת כזאת חוות דעת. חוות הדעת אומרת שהסמכות שלנו לבדוק, נראה שם מה שארז אורעד כתב, האם הוא שגה או לא. זה התפקיד שלנו? בשביל זה ניהלו דיונים ובשביל זה המחוקק קבע את הסוגים שלהם נותנים פטור ממס על תרומות? לא כולם מקבלים פטור ממס על תרומה. זה צריך לעבור בחקיקה וזה עבר בחקיקה ואני זוכר את אלקין איך נלחם להוסיף שם עוד מילה בעניין הזה. זה עומד על הפרק, האם אנחנו הסגנים של ארז אורעד, וזה כבוד בשבילי להיות סגנו, אבל זאת השאלה. אני צריך לבחון האם מה שכתב נכון או לא. פיקוח פרלמנטרי על ארז אורעד. האם אני מקבל מה שאמר או לא מקבל בשאלה הטכנית של הכסף שמקבל יושב-ראש העמותה או חבר העמותה או לא חשוב איזו שגיאה שיכולה להיות שם, שאגב לא תפסנו אותו בשגיאה. השגיאות שהיו, היו פה. ביקשנו ממנו לבדוק, והוא בדק והיה בסדר. אנחנו מאבדים את כוחנו כחברי כנסת. שתדעו שזה תחילת הדרך. בית המשפט מחר יגיד שיש דברם נוספים. גם היועץ המשפטי לממשלה יגיד שיש דברים שאסור לנו לדון בהם כי כך החליט, ולכן העמדה וזה מה שעשינו בהיותנו בוועדת הכספים פחדתי. היום אני כבר לא יושב-ראש הוועדה אז אני יכול לומר זאת בגלוי. אני פחדתי שאם נעשה קריטריון נוקשה, עמותות ערביות ייצאו החוצה ויהיה פה רוב נגד, או שעמותות חרדיות ייצאו החוצה שיהיו נגד. או שעמותות שנויות במחלוקת בין ימין ושמאל ייצאו החוצה. לכן קיבלתי את הצעתה של היועצת המשפטית דאז של ועדת הכספים היום היא היועצת המשפטית של הכנסת, שזה יהיה מחמיר מאוד בעניין של הקריטריון. כלומר שני-שלישים מחברי הוועדה, כששליש הם חברי אופוזיציה. אין מציאות שאנו מכירים במערכת הפוליטית שאפשר יהיה לפסול עמותה אם זה לא יהיה בקונצנזוס. לכן ההחלטה לגבי שתי העמותות האלה, שזה עמותות של מיסיון היה קונצנזוס. יאיר לפיד בא לישיבה הזאת כדי לתמוך בעניין הזה.

אמרתי: לא יקום ולא יהיה. הבטחתי לעודד פורר, שנביא לדיון הצעת חוק שהוא יציע אותה - יכול לביא עכשיו ממשלתית של מי סוג העמותות שלהן אפשר לתת ואפשר לא לתת. בא בית המשפט, טרף את הקלפים. הוא אומר לנו: עם כל הכבוד, אתם מקבלים משכורת בחינם. היא לא שווה את מה שאתם עושים כי אותו דבר אפשר לומר עלינו, על התקציב, על כל דבר שמגיע לכאן לדיון. אנחנו מקבלים משכורת לטפל בעניין זה. לדעת מה תפקיד מדינת ישראל גם בנושא העמותות. לכן אני מציע לתקן את החוק ולא להרים דגל לבן בפני בית המשפט הוא שגה שגיאה מוחלטת. הוא לא מבין מה זה המשטר הדמוקרטי ולא מבין מה המשמעות של פוליטיקאי במשטר דמוקרטיה. שיסתכל בכל העולם המערבי. תודה רבה. כפי שאמרתי בתחילת הדיון, גם דעתי לא נוחה מהמצב. לכן כאמור ברגע שנסיים את הדיון בחוק ההסדרים ונאשר תקציב המדינה נקים עבודת מטה משמעותית בסיפור הזה, ואם נצטרך להגיע לחקיקה, נגיע. קואליציה ואופוזיציה יחד.

בוועדה הזאת עובדים כולם יחד. מוסי רז, בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש. ראשית, סעיף 46 הוא סעיף חריג בספר החוקים הישראלי. אני אישית לא הייתי מחוקק אותו. מדובר בהפרטה של מס הכנסה. אנחנו אומרים: אם אתם צריכים לשלם 9 מיליון שקל,

בשנה מס הכנסה, אתם יכולים לתת את זה לעמותה שמקורבת ללבכם. אז היא לא תהיה המיסיון, אבל יכול להיות שנויה במחלוקת פוליטית, יכולה לפעול כנגד עמדת רוב חברי הועדה. לא דבר שאנחנו היינו מקציבים מתקציב המדינה, אבל אנחנו כן עושים את זה. אל תשלמו. לא כל שכן שהסעיף הזה בעשרים השנה האחרונות התקרה הוקפצה מ-400,000 שקל ל-9 מיליון. פי 22.5. לא היתה אינפלציה כזו בארץ, גם לא מאית מזה. פי 22.5. השיטה ברורה יש הרבה עמותות טובות שנהנות מזה בכמה שקלים ורוצות כל כך את הסעיף הזה, ובסוף מי מקבל את הכסף הזה החזקים ביתר. תמיד. בכל נושא. אם זה דת או בריאות או תרבות או ספורט או חברה. אלה שמקורבים להון, שמקורבים לעשירים, שנמצאים במרכז, אלה שנמצאים ליד החזקים יקלו את הכסף. לכן הכנסת טעתה פעמיים פעם אחת זכיתי להצביע נגד, שבכלל העלתה את הרף מ-400,000 ל-2 מיליון ואחר כך ל-9 מיליון. אז אני בכוונה חושב שיש לשים את כל הדיון בקונטקסט הזה. מדובר בסעיף חריג בספר החוקים הישראלי שבעיניי יכול להיות שאני 1 מ-120 בכנסת לא צריך להיות בכלל בספר החוקים. עכשיו בואו נקים את הדיון ואני לא חבר בוועדה אז לא אצביע האם אנחנו כאן היום נאשר לגרו כסף ממס הכנסה?

מישהו הגיש לנו דוח, כמה כסף נגרע ממס הכנסה בשנה האחרונה כתוצאה מזה? ביקשתי - 460 מיליון שקל. מישהו הגיש לנו דוח לאן זה הלך, לפי החלוקות, כמה הלך לדת, כמה לתרבות, כמה לשטחים הכבושים, כמה למרכז וכמה לפריפריה? אני לא ראיתי. אנחנו ויתרנו על חצי מיליארד שקל? אז עכשיו רוצים שנבוא למשל ונאשר לעמותה שרק עכשיו בית המשפט קבע שכתבה דוח מזויף כדי להפליל פעילת שלום. אז אנחנו נממן מכספי מס הכנסה שלנו עמותה שכותבת דוחות פיקטיביים כדי להפליל אזרחים? נפלנו על הראש? יש לנו שתי אופציות: או להצביע על העמותה הזאת, או לא להצביע על כלום. לומר לבית המשפט: תנהלו אתם, או ליועץ המשפטי או למס ההכנסה - לא מעניין אותי מי. איך רוצים שנעביר לעמותה שיש לה תורמים אנונימיים. מה זאת אומרת תורמים אנונימיים? אתם רוצים לקחת יד בלהעביר כסף לעמותה שש לה תורמים אנונימיים? מס הכנסה תורם לתורמים אנונימיים? זה מה שאנחנו עושים עם תקציב המדינה שלנו, חצי מיליארד שקל? לדעתי עלינו לפעול לצמצום וביטול החוק הזה. זה לא יקרה היום, לא בשנים הקרובות, אני מבין, אבל קודם כל לבחון במסרקות ברזל כל עמותה חדשה שרוצה להצטרף ולומר לאותה עמותה שעוסקת ברדיפה נגד הדמוקרטיה הישראלית: עפו לנו מהעיניים. אנחנו לא מאשרים את זה. זה חייב לקרות היום. תודה. חברת הכנסת זועבי, בבקשה. בוקר טוב. אדוני יושב-ראש הוועדה, עברתי על כל הרשימות, עמותה-עמותה, 280 עמותות, ורק 10 הן ערביות מתוכן. גם בבדיקות שעשינו מהעבר מסתבר שרק 1% מהעמותות הרשומות הן ערביות. אני שואלת למה. מניסיוני כמנכ"לית בעבר,

נפלאה, גם מבחינת ניהול תקין, לקח לי 4 שנים לקבל את הטופס הזה. זה היה ב-2016. עובדה שגם היום רק 1% מכלל העמותות שכן מקבלות את האישור הזה הן ערביות. עובדה היא שרק מתוך 280 העמותות שאנחנו היום אמורים לאשר, רק 10 מהן ערביות. יש מחסום מאוד גדול גם מבחינת ההיתכנות של זה, גם מבחינת הנגישות, גם מבחינת הטפסים אין טפסים בערבית. יש הרבה מאוד חסמים וצריך שרשות המיסים תיקח את הפרויקט הזה על עצמה ותנגיד בצורה הרבה יותר פרואקטיבית את הנושא. זה דבר אחד שחשוב לי לבקש. שנית, יש עמותה אחת ברשימה הזאת שנקראת עד כאן. מבחינתי זה משהו אני שואלת מה מטרתה? בדיווח של רשות המיסים רשומה מטרה אחת. בדיווח של הגיידסטאר רשומה מטרה אחרת. ובדיווח של העמותה עצמה מטרה שלישית. אני אומרת, הצעת לעשות זום אין על עמותות שיש עליהן סימני שאלה, גברתי. יש הרבה מאוד סימני שאלה עליה ספציפית. אבל היועץ המשפטי לממשלה אומר שאין לך זכות לשאול את השאלה הזאת וגם בית המשפט אומר כך. אני בעד לשאול. זה מה שאמרתי.

אני מסכים עם שני הדוברים הנכבדים האחרונים. אני רוצה להוסיף - וזה קצת סותר את מה שאמר חבר הכנסת גפני אם כי לא באופן מלא יש החלטה של בג"ץ מיוני האחרון, לפני פחות משלושה חודשים, שאומרת אני מצטט את בג"ץ- - ההחלטה של בית המשפט ניתנה ביום שעזבתי את הוועדה. אין מקריות. אני מצטט: "בידי הגורמים המוסמכים קרי ועדת הכספים האפשרות שלא לאשר בקשה של מוסד המקיים פעילות בלתי חוקית או כזו המנוגדת לתקנת הציבור וזאת אף אם מבחינה פורמלית נמצא כי הוא פועל למען מטרה ציבורית ואף עומד ביתר התנאים לצורך הכרה כמוסד ציבורי". הווה אומר שגם אם יש גורם שעובר מבחן רשות המיסים,

עדיין בידי הוועדה המכובדת הזאת להכריע שאותו מוסד לא יקבל את בקשתו, בתנאי - לפי הבג"ץ אפשר לדון גם בזה אבל לפחות בתנאי או אם אותו מוסד כאומר פועל כנגד החוק,

כלשון ההחלטה, כנגד תקנת הציבור. מה זה אומר לא יעלה על הדעת שהוועדה המכובדת הזאת, על שלל חבריה והדעות שנמצאות פה, תיתן לגיטימציה לגוף שבאופן ברור פועל כנגד החוק. כאן בג"ץ יכול להתערב, כאן היועץ המשפטי יכול להתערב ובצדק. לצערי הרב בשנים האחרונות במיוחד נתקלנו לא פעם, לא פעמיים וגם לא עשר אלא הרבה יותר בהחלטות שהכנסת קיבלה בניגוד לחוק. כאן צריכה המערכת המשפטית והיועץ המשפטי- - - להזכירך, המיסיון פועל בניגוד לחוק, ובית המשפט הכשיר אותו. העמותות של המיסיון שלא אישרנו אותן פה, בית המשפט הכשיר אותן. אתה רואה שבית המשפט זה לא הטלית הכי לבנה וזכה, וזה העניין, שבית המשפט רוצה להיכנס לכל מקום ואמר את זה הרב גפני בצורה הכי מפורשת. אחד הדברים היסודיים למי שמכיר קצת מהי הפרדת רשויות הפרדת רשויות מטרתה שלא יהיה ריכוז עוצמה ברשות אחת, שתוכל לעשות מה שהיא רוצה. לכן בית המשפט אמור לפקח גם על החלטות שלנו. מי מפקח על בית המשפט?

אנחנו צריכים לפקח על בית המשפט, לא ההפך.

הבעיה. כשיושבים פה אנשים ונותנים את כל הלגיטימציה לבית המשפט ומורידים מעצמם את הכוח פה זה התוצאה. זה בית משפט שנגד הדמוקרטיה ורוצה להרוס את הדמוקרטיה. לא אכנס לוויכוח המעמיק כי אין לנו הזמן הזה. רק אומר במשפט אחד מה שאתה כרגע אומר היא אמירה מסוכנת, כי אם כל העוצמה היא בידיים של רשות אחת, בעיקר בידיים של הרשות המחוקקת שיש בה רוב עם דעה כזו או אחרת לא משנה כרגע ימין או שמאל - לפי שיטת הממשל בישראל הקואליציונית והפרלמנטרית, בלי חוקה, הכנסת תוכל לעשות מה שהיא רוצה. היא תוכל לקבל החלטה שמחר אנשים עם אף ארוך לא יוכלו להצביע. ואז מה תגיד? שגם בג"ץ לא יכול להתערב זו החלטה של הכנסת. מה זו השטות הזאת? צריכה להיות הפרדת רשויות. כמובן שבידיים של אף רשות לא אמור להיות ריכוז של העוצמה, גם לא בידי בית המשפט, אבל לא רק לא בידי בית המשפט. בינתיים יש קורא בישראל ושכל העוצמה בידי הרשות המבצעת. היא עושה מה שהיא רוצה, גם כנגד הרשות המחוקקת וגם כנגד הרשות השופטת. ובחודשיים האחרונים- - - את זה למדו מכם. חברת הכנסת נעמה לזימי, בבקשה. תודה. אני רוצה להמשיך מהנקודה של מוסי חברי. הסיפור של הפרטת השירות מהמדינה דווקא מחייב אותנו לעמוד פה על המשמר כשומרי סף בצורה הרבה יותר חמורה כי הרבה מהשירותים של העמותות האלה המדינה היתה צריכה לעשות, וביצירת הפטור ממס אתה מגלגל את השירות ואת הכסף לגורם צד שלישי, לעמותה, כשהמדינה לא עושה תפקידה ומתורמים חיצוניים דרך מס שאמור לחזור אלינו, שירות מסוים נעשה. דווקא דרך הגלגול הזה אנחנו מחויבים עוד יותר לבחון כל עמותה וגם לעמוד על האינטרס הציבורי. אני חושבת לחלוטין שהתפקיד שלנו הוא פוליטי וטוב שכך. זה מצוין כי זה מאפשר לנו לשאול שאלות מאוד חשובות שהגורמים בתוך הפקידות לא שואלים ובצדק. יש פה חלוקת תפקידים שהיא ברורה. למשל, עמותות ללא פרטים מלאים אי-אפשר שלא יהיה עליהן דיון בהגדרה, מבחינתי לפחות. עמותות שאין עליהן את הפרטים של התורמים - מכל צד, אנחנו צריכים לדון ולברר את זה. פטור ממס הוא כסף ציבורי. יש לנו אחריות על הכסף הזה. אנחנו אמורים לחקור ולשאול. עולה פה שאלה לא פחות חשובה - מהי תועלת הציבור. תועלת הציבור של עמותת עד כאן למשל היא לא תועלת הציבור על ראות עיניי הפוליטיות. אני צריכה לשאול את השאלות האלה ולהעלות אותן כאן לדיון. במקרה של העמותה הספציפית שאגב, היא קייס סטאדי מעולה ללמה חשוב הדיון הזה פה, אז אנחנו מדברים עליה, גם כדי לשלול את הזכאות שלה אבל גם כדי לומר כמה חמור שעמותה כזו עולה- - עצם זה שהיא כאן זה כבר מחדל של משרד האוצר. זה כבר אומר שמשהו בשומרי הסף בדרך מאוד לקוי, וטוב שזה מגיע אלינו. עד כאן,

הקריא בצדק עופר את קביעת בג"ץ, אם אנו רשאים לסרב לאשר את סעיף 46. אופיר, שאלת בצדק מה סמכותנו ומה לא. באחרונה קבע בית המשפט השלום בירושלים שעמותת עד כאן פרסמו מסמך מזויף שנועד להפליל פעילת שלום. זה דבר פלילי. זה דבר שאנחנו לא אמורים לשחרר אליו משאב ציבורי וכסף ציבורי לעמותה מפוקפקת. גם אם אתם מסכימים עם מטרותיה, היא פועלת בצורה מפוקפקת ברגע שיש פה עניין פלילי. לכן הדיון שמתנהל פה חשוב. הוא מלמד על הסמכות ועל החשיבות. אני מצטרפת למוסי וגם אליך, יו"ר הוועדה, לדיון מקיף לאחר התקציב כמו שזה לא הזמן הנכון להסדיר נוהל שגם מסדיר את מערכת היחסים. אנחנו בוועדה הזאת, גם אם לא תמיד תהיה אפשרות מבחינת רוב פוליטי, אנחנו עדיין שומרי הסף. בסופו של דבר כשעמותה עם רקע פלילי, עם תורמים אנונימיים שהולכים לקבל החזר מס, שאין לי מושג מיהם, מה האינטרס שלהם ומה תועלת הציבור מזה שהם ייתנו כסף לעמותה - עדיין מגיעים אלינו טוב שאנחנו פה לשאול את השאלות האלה. אלה שאלות מהותיות ולא רק טכניות. את יכולה לשאול, ובזה זה נגמר. זו בדיוק הבעיה. לא משנה אם ימין או משמאל.

ולדימיר, בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש. אני מברך על הדיון. חשוב שנמשיך אותו אחרי אישור התקציב וחוק ההסדרים. אני רוצה להצטרף אליך חבר הכנסת גפני, ולומר שלוועדה הזאת יש תפקיד חשוב. ביקשתי נתונים ממרכז המידע של הכנסת. מדובר על חצי מיליארד שקלים כל שנה נכון לשנת 18' - כסף ציבורי, ולא ייתכן שאנו כנבחרי ציבור, נימנע מלקבוע קריטריונים בנושא הזה. אני חושב שאחרי התקציב אנו חייבים לקיים פה דיון ולבחון את האפשרות לקבוע בחקיקה קריטריונים ברורים לנושא, כי היום הקריטריונים לא ברורים, ובמקרים רבים עמומים. אני רוצה לספר לכם סיפור. אני משך 15 שנה שימשתי רואה חשבון. טיפלתי בהרבה מאוד מוסדות ללא כוונת רווח, וגם הגשתי בקשות לסעיף 46. בכל פעם שמגיע מועד האישור, אתה מקבל את רשימות הוועדה ומתחיל לחפש את הלקוח שלך. אי-אפשר להתעלם מהרושם שתמיד ברשימות האלה הרוב המוחלט של העמותות זה עמותות מתחום הדת. גם ברשימה של היום. אמרתי שאבדוק האם הרושם שלי נכון. ביקשתי דוח ממרכז המידע של הכנסת. מסתבר שהיום יש מעל 16,000 עמותות שנהנות מאישור לפי סעיף 46. מתוכן 36% עמותות מתחום הדת. אבל זה לא נגמר בזה. יש, למשל, תחום חינוך ומחקר, שחלק ניכר מהתחום הזה, 18% מסך העמותות, זה גם עמותות מתחום הדת, ויש גם שירותי הרווחה,

שחלק ניכר מזה זה גם עמותות מתחום הדת, ויש גם תרבות ספורט ופנאי שבתוך התחום הזה מסתתר תחום המורשת ומסתתר תחום הקהילה שחלק ניכר מזה זה גם עמותות מתחום הדת. כך אנו מגיעים להערכתי ל-70%, 80% מסך העמותות שיש להן היום אישור לפי סעיף 46, זה בצורה כזו או אחרת עמותות מתחום הדת. ייתכן שזה נכון או לא נכון, אבל זו העובדה, וצריך לראות אם זה בהתאם לקריטריונים שאנו צריכים לקבוע ולקדם. הסתכלתי על המלצות ועדת פריש. אחת ההמלצות היתה בהמשך למה שחבר הכנסת רז אמר המלצה נוספת בדוח, שאחת לשנה מנהל מחלקת מוסדות הציבור ומלכ"רים יגיש לוועדת הכספים דוח ובו דיווח על עמותות שאושרו או שסורבו לרבות התייחסות למטרותיהן, פעילותן, היקפן הכספים ושנות קיומן. חבל מאוד שההמלצה הזו לא התקבלה על-ידי הכנסת.

כי אני חושב שאנחנו חייבים לשמוע את הדוח הזה לפחות פעם בשנה. לגבי התייחסות לרשימת העמותות שהוגשה לנו היום - וכאן אני מתעלם מהתחום מסתכל רק על ההערות יש לדעתי כמה עשרות עמותות שהומלץ לתת להן אישור לשנה כי מדובר באישור הגשת מסמכים. אני רוצה להסביר לכם מה זה. מגישים את האישור הזה עמותות חדשות, שאין להן כלל אישור ניהול תקין. בדרך כלל קיימות שנה או שנתיים ואין להן אפשרות חוקית להגיש אישור ניהול תקין לרשם העמותות. אני לא יכול להבין הה הדחיפות לתת להן כבר עכשיו אישור לפי סעיף 46. שימשיכו לפעול, שיוכיחו שהן פועלות לפי הקריטריונים של אישור ניהול תקין של רשם העמותות ואז נחזור ונבחן שוב. אני לא מבין למה להגיש היום עמותות שלא עומדות בדרישות הסף של רשם העמותות. תודה. מאיר יצחק הלוי. אדוני היושב-ראש, זה

הדיונים שאותי יותר מרתקים. חבל לי שהוא נמצא תחת נשא התקציב כי הוא קצת מתעוות. היה לי הרבה יתר נוח לדון בו בנפרד מבלי לחשוב שיש כאלה שממתינים עכשיו לתקציבים שיכול לשבש להם את הפעילות הטובה וגם מתנהלים על-פי כל דין. ברמה העקרונית, אדוני היושב-ראש, אני חושב שזה סעיף נכון. השאלה שנשאלת כאן, האם מתפקידה של ועדת הכספים לעסוק ברזולוציה של עמותה מי מגיע אליה, לא מגיע. התשובה שלי שלא. אם יש לנו 16,000 עמותות, אין לנו שום מסוגלות להיכנס. אנחנו לא להב 433 ולא אמונים על יכולת לדעת על כל עמותה ועמותה. מניסיון שלי כראש עירייה במקומות האלה יש הרבה מאד בעיות והרבה פעמים עמותות כאלה משתמשים בהן כמכבסות ואני לא מציע להעמיד את חוסננו ובבדיקה לכל עמותה. בעניין הזה זה להציב לפתחנו משימות שיש להן פוטנציאל גדול להכשיל אותנו או לחילופין להפעיל עלינו לחצים בלתי לגיטימיים. אנו יודעים איך זה עובד. אני אומר את זה כראש רשות הרבה מאוד שנים, כשהייתי צריך לדון גם בסעיפים כאלה וגם בסעיפי תמיכות, איזה סט לחצים עמדו מול כולנו. אני מציע שנפטור עצמנו מזה. מה כן - אני חושב שעלינו לדון בצד העקרונות להגדיר מי עמותה ראויה, איך בוחנים עמותה, מי הגורם שעושה את זה ומה מביאים לפתחנו. אבל שאנחנו נתחיל להתעסק בעמותת להבה או כל עמותה אחרת ולבדוק מי עומד אחרי ברור שנביא לכאן את האג'נדה הפוליטית שהיא קרקע פוריה ללחצים לא לגיטימיים. אסור לעשות את זה. אנו נמצאים פה חודש לפני אתגרי תקציב. מדובר פה במשמעויות תקציביות. אני אסכים היום לומר בואו נאשר את מה שעולה פה על סדר-היום אבל נתחייב שבחודש דצמבר אנו מקיימים דיון עומק, רציני. אומר עוד משפט אחד שלא נוח לומר אותו פה לחברי כנסת אמרתי אותו כראש רשות - אני לא אוהב עוצמות יתר של מקבלי החלטות. גם למקבלי החלטות צריכים להיות מנגנונים שיודעים להגן עליהם. גם מקבלי החלטות צריכים מנגנונים. במקרה הזה אנו נכנסים פה לעוצמות יתר. לקבל החלטה לגבי כל עמותה ועמותה ואמר חבר הכנסת ולדימיר - 16,000 עמותות. הוועדה מסוגלת להיכנס לזה? בוא לא נשלה את עצמנו. גם עכשיו שאני רואה את הרשימה שמונה כ-90 עמותות, אני לא רואה איך אנחנו יודעים להיכנס ולבדוק. צריך לקבוע עקרונות. דיון אחד לא יספיק. נקיים עבודת מטה מאוד משמעותית כי יש פה המון סוגיות משני הצדדים של הקשת הפוליטית, גם ימין וגם שמאל. הרבה מאוד שאלות שנשאלות שאי אפשר לתת עליהן תשובה עכשיו. סוגיות מאוד משמעותיות. לכן נעשה עבודת מטה רצינית בנושא. אם נוכל לאשר את זה כנוהל בוועדה מצוין. אם לא - נלך לחקיקה. ינון אזולאי. קודם כל, אני מצטרף באופן מלא לדברי הרב גפני. הייתי שותף לכל הדיונים, כולל הדיונים על הנוהל.

בהסכמה גם עם משרד המשפטים - היו גם חילוקי דעות בינינו. אני חושב, וייתכן שאני טועה. אמר חבר הכנסת ולדימיר ש-16,000 עמותות, מתוכן 70%,

עמותות דתיות, אז אני שמח שמפעל הדת במדינת ישראל חזק ועוזר לכולם, לכל המגזרים, גם עמותות הרווחה עוזרות. גם בתקופת הקורונה אנו רואים יד שרה מה עושה.

מגיע להם בזכות ולא מחסד. אני לא נכנס איתך אם זה נכון או לא כי אני יכול להוכיח לך שדבריך אינם נכונים אבל אשמח שעוד עמותות יהיו כך ויצטרפו ל-46 ויקבלו. גם עמותות ערביות, גם יהודיות - כולן צריכות לקבל. אולי זה יענה למוסי אז שאמר חצי מיליארד לא צריך. אם המדינה היתה משקיעה את החצי מיליארד האלה בעמותות לא היינו נמצאים במקום הזה. המגזר השלישי נכנס במקום שהמדינה לא ידעה להיכנס אליו. לכן העמותות האלה פושטות את היד בפני אותם תורמים ומבקשים מהם. חבר הכנסת מאיר הלוי אומר: יכול להיות כאלה שעושות פוליטיקה וקומבינות. אני מסתכל על כל אדם באשר הוא שהוא נקי קודם כל, ואני מאמין לו. לא תפקידנו לחקור ולהיות 433. אבל יושב-ראש הכנסת מיקי לוי, יעידו על זה גורמי המקצוע,

משרד המשפטים, שהיה בא לפה עם חוברות ויודע על כל עמותה מה קורה. כשרוצים לעבוד, עובדים, ויודעים מה קורה עם

ולארז יש תשובות על כל עומתה, והיו עמותות שאמרנו: אולי כדאי הפעם לדחות את זה, וזה נדחה. היתה לנו יכולת להעלות את הדברים. היום זה שאנחנו מעלים את הדברים לא תהיה לזה שום משמעות. לכן אנחנו צריכים שהכוח יהיה בידינו. עופר אמר שאסור שהכוח יהיה בידי גורם אחד. אני מסכים איתו. היום זה בידי הרשות השופטת. צריך להוציא מהם את הכוח ולהעביר לנו קצת הכוח. שלנו יהיה הכוח לפקח גם עליהם. הם מתנהגים כמו פיל בחנות חרסינה, עושים מה שהם רוצים. רומסים אותנו כמחוקקים, וצריך להיות לזה סוף. עשינו דיונים, אבל אם צריך נעשה עוד דיונים, וצריך להביא חקיקה שתכבד את הכנסת, שתיתן לנו את הכוח. אנחנו מחליטים על מאות-מיליארדים, אז על עוד חצי מיליארד, ייצא מזה רק טוב לעם ישראל. תודה רבה. בבקשה. אני רוצה לומר כמה דברים. קודם כל במהות של סעיף 46 אנו מדברים על עידוד תרומות,

מגזר שלישי שבא להיכנס לתחומים שהמדינה או הפסיקה את מתן השירותים או צמצמה אותם. זה מביא אותנו לשאלה הראשונה, וזה אחד התפקידים שלנו בכלל, לעשות מיפוי ולראות באילו תחומים ולמה המדינה יצאה והאם באמת זה מה שאנו רוצים. אני מצטרפת להמלצה שנאמרה קודם בואו נעשה את המיפוי ונראה לאילו תחומים ניתנים אילו תקציבים ונלמד האם זו היתה כוונת המחוקק, והגיע הזמן שאם לא, שנתקן דברים. זה הדבר הראשון. לכן חשוב ולדימיר, כל הזמן חיפשתי את הסך הכול, לדעת כמה. תמיד יש לי הכלל שמרכזי חוסן שווה 12 מיליון והם לא מתוקצבים. נראה מה שווה ערך.

סדר העדיפות שלנו. פה אני שומעת סכום. האם זה מה שהתכוונו? האם התכוונו להגדיר סכום 200 מיליון, ולראות מי עומד בו? האם זה מתחילים להגיש וכמה שיוצא אני מרוצה, כמו שאומרים לילדים? אני אפילו לא מבינה את הכללים האלה. חשוב להבהיר אחת, מה התחומים שהמדינה אומרת: אנחנו הפרטנו מתוך כוונה שייכנסו ארגונים כתפיסה, והדבר השני זה איך אנחנו מחלקים ואיפה אנחנו רוצים לתת את זה. אם לא נאמר את הדברים האלה, נמשיך להתנהל כך.

העלו פה כל מיני טיעונים שמופיעים בהגדרות של עמותות שפועלות לפי חוק, שנותנות שכר סביר. לא מצאתי שום הגדרה, מהו שכר סביר. יש שלושה חודשים, ארבעה חודשים.

מסתכלת גם על השכר. גם בשכר יש מגבלות. בשכר אין. יש הגבלה. לציין לסדר - יש לנו חוזר. אני ראיתי שכר מנכ"ל במקום אחד שהוא 7,000, ובמקום אחר 19,000. כשהגעתי לתפקידי לקחנו את המלצות ועדת פריש ויישמנו במובן הזה שעשינו הגבלת כר של מנכ"ל משרד ממשלתי, כמובן לפי החשב הכללי. היתה התנגדות למהלך הזה, אבל לא נורא. סך הכול 40,000 שקל בחודש בערך. זה שכר שכל שנה נקבע על-ידי החשב הכללי.

וגם נקבע ביחס למחזור העמותה ככל שהוא יותר גדול, אנחנו נותנים מקדם- - - בטח בכספי ציבור ובטח בסכומים כאלה, שיש להם חליפיות של עשייה, אנחנו צריכים לעשות שני דברים: אחת, לפרסם את הרשימה בצורה שתהיה זמינה. חברתי דיברה על החברה הערבית. אם היה פרסום בעיתון של החברה הערבית אולי יראו יותר. אני לא יודעת אני שואלת. וגם להגיד את הסכומים שאנשים יידעו מה החליפיות. זו חובתנו אני לא ראיתי פרסומים כאלה.

אני אפרת לקס, עורכת דין, מהלשכה המשפטית ברשות המיסים, היועצת המשפטית של מחלקת מוסדות ציבור ומלכ"רים. לגבי הנושא הראשון, יש קושי מבחינת רשות המיסים לפרסם מידע שמגיע אלינו במסגרת העבודה. יש שני סעיפי חוק שמטילים עלינו איסור פלילי לפרסם כל דבר שלא נוגע ישירות לצורך ביצע הפקודה, אבל כל העמותות בישראל מידע עליהן מפורסם באתר משותף לעמותת גייד סטאר ולרשם העמותות, לרבות השכר. מוחקים את שם המנכ"ל אבל השכר שלו מצוין ביחס לכל עמותה. אז תפנו, שיהיה לינק. וגם ראיתי שבאתר הרבה רשום: מופיע באתר, לא מופיע באתר.

בטבלאות שלנו כתוב: לא נרשם. גייד סטאר כולל את כל המידע. זה בגלל שהיא עמותה שהיא בחיתולים, בשלב ראשוני מאוד. אי-אפשר לקבל תוך פחות משנתיים. אנחנו לא שולטים על המידע בגייד סטאר. רשות המיסים לא יכולה לפרסם. אנחנו יכולים להפנות לפרסום שקיים ממילא. אני גם לא בפוזיציה להסמיך את משרד המשפטים ואת רשם העמותות להנחות אותם מתי לפרסם ומתי לא. תשובה קטנה, למה שנה בוועדת פריש ראו שנוצר פקק. התהליך היה לוקח כארבע שנים בממוצע. זה לא אומר שלא היו עמותות שלא קיבלו אחרי 7 שנים. אני חושב שאפילו התקיים פה דיון בכנסת בוועדה לפניות הציבור בראשות אורי מקלב, גם בוועדת הכספים, ואמרו שזאת שערורייה שוועדת הכספים כל כך הרבה עמותות תקועות אצלה ואז רצו לתת הקלות בפרוצדורה, שזה דבר שלקחתי על עצמי ואמרתי: תוך שנה אנו עושים את כל האישורים, על זה קיבלנו גם פרס, אבל בסך הכול כדי לא לפגוע בעמותות שרוצות להתחיל לפעול מצאה ועדת פריש איזון ואמרה: עמותות שאין להן אישור ניהול תקין, כי אישור תקין לוקח שנתיים עד שמקבלים אותו וזה לפי החלטת ממשלה מ-98', תנו להן, אם יש להן אישור הגשת מסמכים, אבל לא לשלוש שנים כפי שאתם נותנים לכל העמותות אלא רק לשנה אחת, כלומר בשנה הזאת הם אמורים להמציא בפנינו רק את האישור. אבל ש משמעות לאישור ניהול תקין. העמותות האלה שעוד לא קיבלו אישור ניהול תקין אל מול רשם העמותות לא יכולות לגשת לשום מכרז ממשלתי וגם לא מכרז עירוני. כאן מדובר בכסף ציבורי, כי המדינה מוותרת כאן על ההכנסה. לכן אני חושב שההקלה הזאת של לתת למישהו על סמך הגשת מסמכים פטור לפי סעיף 46, אני חושב שזה לא מידתי. זה הזכות שלכם. צריך לקיים גם על זה. יש צד שני. אני מבקשת שלא נצביע לשום עמותה שמופיע בה נתון חסר באחת הרובריקות, אם זה מקורות כספים או דוחות. אנחנו לא חותמת גומי. ממשיכים. אופיר כץ, בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש. אתחיל מהסוף. אמרת שנראה בהמשך מה נעשה, אם זה יהיה נוהל או חקיקה. אני חושב שקיבלת את ההוכחה שנוהל אינו מספיק. חייבת להיעשות חקיקה. אז ביחד גיבשנו, כשגפני היה יושב-ראש, נוהל. ישבנו פה שעות על גבי שעות, והלכנו גם על המחמיר ביותר של השני-שליש ושליש יהיה עם האופוזיציה, כאילו שאם אנחנו הוליכם לפסול עמותה, מצאנו לנכון, רוב חברי הבית מצאו לנכון לא לתת לה את ההטבה הזו. גם לגבי אותן עמותות שצללנו לתוכן והבאנו עדויות ועדים ודיברו פה על דברים לא חוקיים, שמענו על ילדים שמנסים להמיר דתם. ישבנו על זה שעות והגענו להחלטה הזאת. ואז מגיע בג"ץ ואומר לנו: אתם לא יכולים לשקוע. מצפים מאתנו שנעשה את העבודה של רשות המיסים. כדי לקבעו רישום פלילי או דברים מסוג זה ארז וצוותו עושים עבודה נפלאה ואני חושב שהם יוכלו לאתר אם יש רישום פלילי או דברים טכניים מסוג זה. אנחנו לא צריכים לבדוק דברים טכניים. לכן יש זרועות המדינה שזה התפקיד שלהם, כפי שהם עושים את זה ביום-יום בנושאים אחרים שקשורים לרשות המיסים. אם אנו לא יכולים כחברי כנסת להביע גם את עמדתנו נכון, כולם פה פוליטיים, אבל אם יש הסכמה כזו רחבה על עמותה שמוצאים לנכון שלא אמורה לקבל הטבה ממדינת ישראל, מה זה הקביעה הזאת שאין לנו הזכות הזאת? אם זה בשביל דברים טכניים, לא צריך להביא את זה בכלל לפה. כדי לעשות עבודה שהיא תפקידם של אחרים? לכן עד שלא נעשה את השינויים האלה, אין טעם יותר להביא לפה עמותות. איזו בעיה יש לדבר על העקרונות? למה צריך להיכנס לרזולוציות של עמותה? עקרונות זה חקיקה. צריך לקבוע חוק כדי לעשות קריטריונים. אני בעד לעשות חקיקה.

עשינו את זה בנוהל, ובסוף בג,ץ אמר: ועדת הכספים אינה מוסמכת להפעיל שיקול דעת חזק.

זו הפרשנות שלהם? לקחו את החוק הקיים למרות התקנון שעשינו כחברי ועדה ברוב של קואליציה ואופוזיציה ואמרו: זה לא שווה כלום. אין לכם סמכות בכלל.

הפתרון היחיד הוא לייצר את הסמכות מחדש שלדעתי היתה קיימת. לא היתה בכלל עתירה על הנוהל. היועץ המשפטי התנדב. הם לא עתרו על הנוהל.

חוץ מזה, לכל אחד יצא להכיר חלק מהעמותות. רוב העמותות עושות פה עבודה מדהימה, חשובה, עבודה שגוף אחר היה צריך לעשות אבל הם נכנסו לתוך זה והרבה נהנים מהעבודה, אם זה מתחום החינוך,

הרבה רווחה, דת שמאוד חשוב במדינת ישראל. אני חושב שלא צריך לשנות עכשיו אלא אם כן יש משהו יוצא דופן גם את אלה של שנה זה עדיף מאשר ליצור את הפקק המטורף הזה. אני מאמין שאם אלו שקיבלו למשך שנה היו רואים אחרי זה שרובם לא היה להם אישור ניהול תקין, אני מאמין שרשות המיסים היתה אומרת שיש בעיה עם זה אבל כנראה שאין ולכן עדיף לאשר את כל מה שהביא רשות המיסים. אם יש משהו יוצא דופן של פלילי ודברים כאלה אולי כאן.

חברת הכנסת אימאן ח'טיב. בוקר טוב. אני מברכת על הדיון הזה שבעיניי גם נחוץ וחשוב מאוד. אני רוצה להתייחס לשתי נקודות. אל"ף, יש צורך בשקיפות לגבי הקריטריונים ולגבי העקרונות של אי-מתן האישור, ושנית, לגבי החברה הערבית. אני בעצמי ניהלתי עמותות במשך עשרים שנה וניסיתי נואשות לקבל טופס 46 ולא הצלחתי למרות שכל שנה קיבלנו טופס ניהול תקין. זו היתה עמותה לתרבות שהיא גם דרך רשת המתנ"סים הארצית לא מדברת על עמותה פרטית. זה אומר דרשני וזה גם מסביר את הנושא, למה אין מספר יחסית- - למה סורבתם? לא מתייחסים אפילו לדברים. לכן לא מגישים. אין דבר כזה שלא מתייחסים. אנחנו לא באים לטפל במקרה פרטני של עמותות. ארז, כשתקבל רשות דיבור, תדבר. אימאן ח'טיב יאסין (רע"מ - רשימת האיחוד הערבי): הדבר השני שעלה פה, לכאורה לגבי האחוז הגבוה של העמותות תחת כותרת דת שמקבלות אישור במקום שמקבלים שירותים מהרשויות השמיות וגם כולל שירותי רווחה ושירותי עזרה ובקורונה ראינו כמה היה צורך לתת את השירותים הללו, מן הראוי לתת לעמותות האלה לעשות את הדבר הזה וגם בתחומי תרבות. אל לנו לקחת עמדה ולהיות מפוחדים מזה ששירותי דת או עמותות שתחת כותרת דתית מקבלות אישורים לפעמים. אני בעד לבדוק כל עמותה ולבדוק מה המטרות שלה ולתת את הדברים בהתאם. אין ספק שיש צורך בישיבות מעמיקות כדי לקבוע נוהל אחד מוסכם שכולם יכולים להבין אם אנחנו מגישים ולא מקבלים אז למה לא מקבלים ולמי יש הזכות לקבל כי מדובר בכספי הציבור. זה אנשים בעלי עסקים שתורמים את חלקם, ומן הראוי שהתרומה הזאת תחזור לציבור בצורה הכי ראויה. משרד המשפטים, בבקשה. בוקר טוב. אתחיל מהסוף. הנוהל החדש מונח כרגע על שולחן הוועדה, מקובל עלינו. החובה של הממשלה מסור מידע לכנסת ולוועדה קבועה בדין והנוהל כאן כפי שהוא מעגן אותה, מקובל עלינו. כלומר זה יהיה מקובל גם על רשות המיסים. אנחנו פועלים הרי מכוח שר האוצר. כלומר גם כאן יהיה נוהל חדש. כלומר אם שם יש עמותה, שהם אומרים שלא, אתם אומרים שגם לא יוכל. עם כל הכבוד, לא יכול להיות דבר כזה. זה נובע מהנוהל ששר האוצר חתם או נמהל רשות המיסים. היא אומרת שהנוהל לא נוגע לזה.

תן לה לענות. שתי הערות, ואחת נותנת מענה לשאלה שנשאלתי כרגע. ראשית לגבי הסמכות של הממשלה אחרי פסק הדין, והשנייה לגבי העמדה שהבענו בעבר. כדי לדייק את התיאור ההיסטורי, ולומר מה היתה עמדתנו בעבר - מעולם לא טענו שסמכותה של ועדת הכספים היא סמכות של חותמת גומי. הבענו חשש שכאשר הוועדה שוקלת שיקולים מהותיים, שיקולים מהסוג שהוצע בנוהל הקודם, ולא נדבר עליו כי נניח את העבר מאחור חששנו משיקולים שעלולים להכניס פוליטיזציה ושעלולים לפגוע בחופש הביטוי. בעניין הזה פסק הדין מדבר בעד עצמו. הוא מתייחס גם לכך שהסמכות של הוועדה בעניין הזה היא חריגה כי ועדת הכספים בדרך כלל לא דנה בעניינו של אדם פלוני או של עמותה פלונית, והדיון שמתקיים כאן- - - היא מקיימת דיונים על עמותה פלונית. דנו על הרבה מאוד דברים. אין נושא שאנחנו לא דנים. היועץ המשפטי לממשלה החליט שלנו אין כוח. אנחנו יכולים רק לפעול בנושא חלש, לא בנושא חזק.

כי רציתם להוריד את הכוח של הכנסת, זאת המגמה. אז תגידו בבקשה מה הכוח של רשות המיסים שאנחנו פועלים מכוחם. אם הם לא חותמים, אנחנו לא יכולים לדון. אז גם הם נמצאים באותה קטגוריה? העמדה שלכם שגויה, אמרתי את זה גם כשאמרת את זה אז ואמרתי את זה גם ליועץ המשפטי לממשלה. לבית המשפט אני לא יכול לומר את זה, כי הוא מחליט וזהו. המחלוקת בינינו נפרסה כאן בדיונים בתקופת הכנסת הקודמת. ואנחנו מצדקנו והכוח אצלכם. עמדתנו הובאה גם בפני בג"ץ. לא אחזור עליה במלואה אבל היה חשוב לי להבהיר את החשש שהיה לנו בשעתו. הנוהל החדש מקובל עליכם? יש לכם הערות? יש לי רק הערה לעניין סמכותה של הממשלה היום אחרי פסק דין בעניין יחד. פסק הדין בעניין יחד לא קבע הלכה לגבי סמכות הממשלה כלומר יש דלתא בין שני שופטים. יש שופטת שלישית שאומרת שהיא לא מכריעה בה. בכל מקרה אנחנו ממילא פירשנו תמיד בצמצום רב מאוד את שיקול הדעת שלנו בקריטריונים המהותיים שבנוהל. תמיד פירשנו בצמצום רב מאוד את תקנת הציבור ואת פעילות שמנוגדת לאופיה של מדינה יהודית ודמוקרטית. ראינו עצמנו כמי שמגשימים ומבצעים את רצון המחוקק שהוא שקבע מה המטרות הציבוריות. אנו החוק שמבצע ומיישם את זה. תמיד תפסנו את שיקול הדעת שלנו כמצומצם. גם בית המשפט אומר שהקריטריונים שהוא עצמו קובע מבטאים את עיקר הפרקטיקה הנוהגת ממילא. אדוני היושב-ראש, אתה חייב לאשר לי קריאת ביניים. אי-אפשר לסבול את זה. תן לה לענות. עוד מעט אתן לך את האפשרות. בית המשפט גם מדגיש שנתונה לנו הסמכות להמשיך לשקול האם העמותות פועלות באופן חוקי והאם הפעילות שלהן נוגדת את תקנת הציבור. בשורה התחתונה אין הלכה לעניין הסמכות שלנו וממילא פירשנו את שיקול הדעת שלנו כמצומצם. הנוהל כפי שמוצע כרגע מקובל עלינו.

בבקשה. הדיון היה רק על ועדת הכספים, לא על הממשלה. כי אנחנו בוועדת כספים. אבל אלה יועצים משפטיים של הממשלה, לא שלנו. לנו יש יועצת משפטית אחרת. מי ביקש ממנה להתערב פה? שלום, אני ארז אורעד, רואה חשבון, מנהל תחום בכיר של מחלקת מוסדות ציבור ומלכ"רים ברשות המיסים. אתן מספר הערות לדיון שהתנהל פה ואענה על כמה שאלות שלא התאפקתי במהלך הדיון לא לקרוא קריאות ביניים ואני מצטער על כך, כבוד היושב-ראש. סעיף 46 נותן סמכות היום לאשר או לא לאשר. אני יכול להביא לפה את העמותות הכי הזויות שאתם יכולים לראות. הסמכות שלכם בחוק, כתוב: שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת, שזה הדבר היום מבקשים להוציא את האישור הזה אבל אין לי כאן עמדה, אבל כיום המצב שכל עמותה שנביא לכאן, מסיבותיכם ואפילו אני לא וידע אני רוצה לדון בזה מחשד ואני לא מדבר על שכר או על דברים טכניים, כל נימוק שלא תרצו לאשר את העמותה והיו כמה מקרים כאלה. אני זוכר את חבר הכנסת מיקי לוי בכנסת ה-23 לא רוצה לאשר, עשו רביזיה.

זה המצב הנכון, נתון היום. אני לא מדבר לא על נוהל ולא על תקנות. החוק קובע, והוא קובע שלכם יש הסמכות לא לאשר או לאשר. הרציונל של סעיף 46 כפי שנהוג ברוב המדינות המפותחות בעולם, זה לתת ביטוי לפלורליזם, כלומר החברה האזרחית הפעילה כך שהכסף לתקציב הפעילות יבוא הפעילות של החברה האזרחית בא מלמטה למעלה, וזה בשונה מתקציב המדינה שהוא 452 מיליארד לעומת החצי מיליארד, שהוא פרטנליזם, אומר: יש לנו השכל להחליט למה ילך לתקציב אם לביטחון, לחינוך, לכל דבר אחר. לכן זו חלקת אלוהים הקטנה של החברה האזרחית הפעילה. למשל, אדם שקם בבוקר, וכבוד הרב גפני אמר לי תמיד למה עמדות רכיבת אופניים מגיעות לפה, ואומר: אני חושב שאפשר לעשות טיפול לנושא של עמותות שרוצות לעשות רכיבת אופניים לאנשים שקצת מוגבלים וכיוצא בכך, הוא קם בבוקר וכל מי שתורם לו מקבל את השתתפות המדינה בהשתתפות שלו. זה מעצים גם את משלם המס לגבי ההחלטה מה ייעשה עם המס שהוא משלם אותו. כלומר במקום לתת את המס, שתחליט בצורה פטרנליסטית מלמטה למעלה, אני עכשיו תורם לעמותה הזו שמקיימת פעילות לאנשים מאותגרים וזה עוזר להם, לפעילות רכיבת אופניים והנה הכסף, הממשלה אני חייב אותה להשתתף איתי ב-35%, והזכיר פה חבר הכנסת מוסי רז שזה 9.5 מיליון. היתה בקשה להעלות את זה אתייחס לזה בהמשך. בכל העולם יש התהליך הזה, אבל רק מדינת ישראל יש לה המצאה ייחודית שהיא תופעה שאין לה אח ורע באף פרלמנט, באף מקום בעולם. רק במדינת ישראל כל עמותה מגיעה לאישור הכנסת בוועדת כספים. למשל, בארצות הברית יש שם אישור תרומות, ששם לא רק שלא צריך להגיע לוועדת כספים גם לא ל-IRS. נאמר, אם זה חינוך, זה ממש ברמה של בית הספר. בית הספר הזה מקבל, בית הספר הזה לא מקבל. אני נותן לכם את הסקירה למה קורה פה. אתם לא יכולים לעצור באיזו רזולוציה לעצור. דיברו פה על רמת רזולוציה של התורמים.

אין תורמים אנונימיים הם לא מקבלים זיכוי מס בגין התרומה, כי הוא חייב לקבל קבלה. שלעמותה יש תורמים אנונימיים, ומקבלת זיכוי בשל תורמים אחרים. לא, העמותה לא מקבלת את הזיכוי. מעניין - מי התורמים האנונימיים. יש חובה אחת שקבע משרד המשפטים. כל תרומה מעל 20,000 שקל חייבים להזדהות. אם יש תורמים אנונימיים שיש חשש שיקבלו כספים ממדינת ישראל, מכספי משלם המיסים אין חשש כזה כי כל תורם חייב להגיע עם הקבלה שלו שכתוב קבלה לצורכי תרומות ואז הוא מקבל את הזיכוי. אבל החשש לא היה שתורם אנונימי יקבל ממדינת ישראל. הטענה היתה שיש עמותה שמקבלת מתורמים אנונימיים - מה שבעיניי זה לא דבר נכון שיהיה לו 20,000, בדיוק כפי שמפלגה לא יכולה לקבל מתורמים אנונימיים, וחוץ מזה מקבלת ממדינת ישראל. יכול להיות שאתה צודק אבל זה במגרש של רשם העמותות, משרד המשפטים, ששם יש להם ההגדרה.

להתייחס לסוגיה של תורמים אנונימיים או לא. ארז, אני מבקש שתתייחס להתפתחות היסטורית של אותן עמותות שמקבלות כאן אישור על תנאי לשנה בגלל אי הגשת מסמכים. האם שנה לאחר מכן, הן כן מאושרות בוועדה, והאם יש לכם אחוזים על זה, האם אתם יודעים לתת לנו את תמונת המצב. זה נוצר מתוך צורך כי היה מעגל שוטף של עמותות, כדי לקבל מאתנו סעיף 46, היו צריכים להוכיח פעילות. אתה יודע את זה כרואה חשבון בעברך שזה היה קשה אם היית מגיש, היו שואלים: איפה הפעילות שלהם? היו אומרים: אין לנו פעילות, כי כיוון שאין לנו סעיף 46, אנשים לא מוכנים לתרום

כשהגעתי לתפקיד שלי אמרו לי: תעלה את המחזור למיליון שקל, ויהיה לך חיים קלים. השארתי את זה על 30,000 שקל. דיברת לוולדימיר. בפירוש. בנושא הזה שדיברת על הקלות היתה ועדה ציבורית למינוי שר אוצר דאז לפיד, החליטה לתת הקלות לעמותות האלה כי זה כמו סיפור הביצה והתרנגולת, מה בא קודם סעיף 46 או הפעילות שלהם והכסף וכיוצא בכך, והחליטו לבוא לקראתם, לומר להם: אם תיגשו, יהיה לכם מחזור של שנת פעילת אחת, תגישו את המסמכים לרשם העמותות, ויש לכם שנת פעילות אחת תעברו את הסף של אישור ניהול תקין, תוכלו להגיש בקשה לסעיף 46, ואם יאשרו אתכם בוועדת הכספים זה יהיה לשנה אחת בלבד כי השנה הזאת היא שנת מבחן עבורכם. בסוף השנה הזאת אנו רואים דבר אחד לנגד עינינו אנו בודקים האם יש להם אישור ניהול תקין או לא. שאל היושב-ראש, האם אתה יכול לומר בהיסטוריה האם היו מקרים כאלה שעבר שנה ולא הגישו? היו מקרים כאלה, ואני יכול לדעת זאת כי האישור פג תוקפו. ברגע שהגיע התאריך 31.12, ולא הגישו בקשה, אנו יודעים שאין להם אישור ניהול תקין או הגישו בקשה ולא היה להם אישור ניהול תקין אז לא אישרנו אותה. אלה ממש - נגיד, 15%. כ-15% שלאחר השנה הזו או אין להם אישור- - - יש משמעות לניהול תקין? אני רוצה שנתקדם עם הנוהל. מקובל לשאול את השאלות תוך הקראת הנוהל, כי יש נוהל לא קצר. אנחנו כרגע משנים את הנוהל בעקבות הפסיקה של בית המשפט העליון. כל מי שיושב פה לא שמח על זה ולא מאושר על כך אבל יש לנו אילוץ של עשרות עמותות שמחכות לאישור הזה,

ומצד שני אי-יכולת מבחינת הזמן, החגים ולוח הזמנים לדון בנוהל לעומקו. לכן אני רוצה שנאשר אותלו היום כפי שהוא מוצא, ולאחר מכן נבצע עבודת מטה משמעותית. נשאלו פה הרבה מאוד שאלות עמוקות וחכמות, ונצטרך לשבת ולקבל החלטות מה אנו עושים כוועדה. אבל זה לא הזמן עכשיו. לכן אם לא נתכנס, לא נסיים את הדיון לעולם. חברת הכנסת לזימי דיברה על הנושא של מטרות ציבוריות שצריך לדון או לא. מטרות ציבוריות קבועות בחקיקה הראשית. יש 8 מטרות על דת,

ספורט וכו', ועוד סעיף סל שניתן בסמכות שר האוצר, ושם זה מונה כ-32 מטרות, וסתם אנקדוטה פעם היתה התיישבות מעבר לקו הירוק, מחקו את זה והחזירו להתיישבות. סך הכול אלה מטרות ציבוריות הן כתובות בחקיקה הראשית.

אני מבקש להקריא את הנוהל, אחרי שנקריא את הנוהל אני אתן לך זכות דיבור. אבל לפני

אין לפני הנוהל, אנחנו עכשיו בנוהל, בבקשה.

כן, בבקשה. נוהל עבודה לכנסת ה-24. ההליך להגשת הבקשה לאישור עמותות לוועדת הכספים:

עבודה לפני תום 12 חודשים מיום שהוגשה הבקשה. מיד עם סיום ההליך ברשות המסים מנהל רשות המסים יעביר לוועדת הכספים